אנחנו דנים ברביזיה שהגיש חבר הכנסת בועז טופורובסקי לבקשת הממשלה להקדים דיון בהצעת חוק לתיקון וקיום תוקפ של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש אכיפה) (תיקון),

בבקשה, חבר הכנסת טופורובסקי. תודה רבה שאתה נותן לי לנמק. אני באמת מבקש שנעשה דיון מחודש בנושא הזה. כפי שהסברתי, הכי קל זה לבוא ולהטיל עוד סנקציות, עוד פגיעה בחופש ובזכויות של האזרחים בשל כביכול הקורונה.

כאשר מסבירים לאזרחים את המצב כמו שהוא, כאשר יש מדיניות ברורה ומראים להם לאן אנחנו רוצים להגיע ולא משנים כל זמן את ההחלטות, האזרחים עושים את זה והעסקים מבצעים את זה ומטילים על עצמם את הסנקציות שמתבקשות על-ידי השלטון. מה שקורה עכשיו, אין דוגמה, אין אחידות ואין מדיניות מהשלטון. האזרחים לא מאמינים לשלטון. הדבר הזה שרק יעלה את הקנסות, יגביר את האכיפה ויפגע בזכויות ובחופש של האזרחים הוא לא מידתי, לא נכון לעכשיו, למה שקורה בקורונה. הוא לא הוכח כאשר לא באו עם בקשות מהאזרחים והם לא מילאו אותן בצורה ברורה. לכן אני מבקש שנדון מחדש בסיפור הזה ולא נקדים דיון בהצעות שפוגעות באזרחים.

מי בעד הרביזיה? הצבעה הרביזיה לא התקבלה. הרביזיה לא התקבלה. תודה רבה, הישיבה ננעלה. הישיבה ננעלה בשעה 12:45.